הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת הכספים. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתן של חברות הכנסת תהלה פרידמן, קרן ברק ומרב מיכאלי בנושא:

עוד אבקש להודיעכם כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, משחדלה חברת הכנסת מיכל שיר סגמן לכהן בכנסת ביום ט' בטבת התשפ"א, 24 בדצמבר 2020, נמחק שמה מהצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים אחרים. כמו כן הצעות חוק שמספרן 1/23, 502/23, 511/23, 526/23, 42/23, 2007/23, 1525/23 ו-1854/23, שהוגשו מטעמה כמציעה יחידה, הוסרו מסדר-היום.

משחדלה חברת הכנסת שרן מרים השכל לכהן בכנסת ביום י' בטבת התשפ"א, 25 בדצמבר 2020, נמחק שמה מהצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים אחרים.

הצעות חוק שמספרן, כולן מהכנסת העשרים-ושלוש, 2303/23, 1661/23, 1630/23, 1364/23, 1196/23, 1480/23, 1261/23, 867/23, 2139/23, 473/23, 160/23, 386/23, 399/23, 384/23, 496/23, 478/23, 437/23, 394/23 ו-415/23,

כולן בכנסת עשרים-ושלוש, שהוגשו מטעמה כמציעה יחידה, הוסרו מסדר-היום.

תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן לנאומים בני דקה. ראשונת הדוברות, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, בתחילת דבריי אני רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש. לא יצא לי היום לדבר בוועדת הכנסת על בחירתך הנכונה והראויה ביועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שאני מברך גם אותה ומאחל לה הצלחה. אכן היו כמה מועמדים ראויים, עו"ד רז נזרי, גם עו"ד גור. אתה בחרת, ואני חושב שהבחירה בעו"ד שגית היא בחירה טבעית. אני שמעתי את ההערות שלך לגבי האופן, ועדת האיתור והרכב ועדת האיתור. דיברנו בעבר על העניין הזה, אבל בסופו של דבר, למרות כל ההערות, התוצאה היא תוצאה טבעית, ראויה ומכובדת, וזה כבוד גם לכנסת. אנחנו כולנו מאחלים לעו"ד שגית אפק הצלחה בתפקיד שלה. רציתי לדבר, כבוד היושב-ראש, על הרצח המשולש שהיה היום בעיר לוד, באל-לד. סלמאן אזברגה נורה בשעות הבוקר, ואחרי זה נורו ונרצחו עוד שני צעירים ממשפחת אבו זעלוק. זהו רצח, אדוני היושב-ראש, כבוד השר אמסלם, זה רצח בחסות המשטרה. אין כותרת ואין משפט שמתאימים יותר לעניין הזה מאשר שמשפחה, הנרצחים היו מלווים בשלוש ניידות משטרה, ורכב בא, עקף אותם, ירה ברכב האזרחי, רצח את שני האנשים וברח. אם אחרי כל זה, אנחנו זועקים וצועקים, וכבר מגיעים ליותר מ-115 הרוגים בחברה הערבית, במיוחד בעיר לוד, שיש שם תחנת משטרה, והאלימות והפשע גואים וחוגגים שם, ובנוסף יש מצוקות אדירות. אני הייתי בלוד. יש שם צווי הריסה, יותר מ-15 בתים מאוימים בהריסה בעיר לוד. צריך למצוא טיפול. בזמנו הייתה תוכנית סיוע לעיר לוד ולערים המעורבות. אני קורא לממשלה לאשר מייד תוכנית נקודתית לעיר לוד. תודה רבה. חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת עמית הלוי, גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת אלכס קושניר, לא נמצא. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קובי מפן כהן הוא מסעדן מתל אביב. הוא פתח את מסעדת מיטקיטצ'ן בנמל תל אביב, 600 מטר של מסעדת שף

בנמל תל אביב.

לרוע מזלו, ב-1 בינואר 2020. הוא השקיע במסעדה הזאת 3 מיליון שקלים. למזלו הטוב, עיריית תל אביב, שאפו, לא גובה ממנו שכר דירה. מצד שני, ארנונה, שזה הרבה יותר מסובך, הוא נאלץ לשלם כ-15,000 שקלים בכל חודש על ארנונה. אין לו הכנסות ב-2019. קובי מפן כהן לא ראה שקל מהמדינה מאז תחילת המשבר. כמו קובי יש עוד 4,000 עסקים שנפתחו אחרי ינואר 2020 שפשוט לא מצליחים לקבל שום פיצוי מהמדינה. ואני שואל: כל כך קשה למצוא מנגנון שיאפשר גם להם אוויר לנשימה? כמה חודשים קובי והחברים שלו, 4,000 החברים שלו, עוד יוכלו לשלם ארנונה? וכאלה שצריכים לשלם שכר דירה, יצליחו לשלם את זה? ככה זה כשהממשלה לא חושבת על העם.

חבר הכנסת עודד פורר,

מוותר, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, גם השבוע, כי יש נאומים בני דקה, אקריא את שמות ההרוגים ואציין את תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע החולף.

23 בדצמבר, נהרג רוכב אופניים חשמליים, גבר בן 65 תושב פרדס חנה לאחר שמשאית פגעה בו בכביש 65, סמוך למחלף משמר הגבול. עוד באותו היום נהרג גבר בן 50 לאחר שהרכב הפרטי שבו נהג התנגש חזיתית במשאית בכביש 25 סמוך לצומת צפית.

יום חמישי, 24 בדצמבר, נהרגה צעירה בת 20 תושבת טירת הכרמל עקב תאונה חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 4, סמוך לצומת עין איילה. עוד באותו יום דמים נהרגה אישה בת 30 בתאונה קטלנית בין רכב מסחרי לרכב פרטי בכביש 6 סמוך לרהט.

26 בדצמבר, נהרג רוכב אופניים חשמליים, גבר בן 47, לאחר שרכב פרטי שנסע בכביש 461 סמוך לצומת מסובים התנגש בו.

27 בדצמבר, נהרג רוכב אופנוע, גבר בן 35, לאחר שנפגע מרכב חולף ברחוב אריה יפה בהרצליה. שישה הרוגים בשבוע החולף. זו הפעם האחרונה בשנת 2020 שאני מציין את מספר ההרוגים, 298 הרוגים מתחילת השנה, הרוגים שנהרגו סתם ואת חייהם של רובם אפשר היה להציל.

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, זכיתי אתמול להגיע לניחום אבלים בביתה של משפחת הורגן בטל מנשה. שם הכרתי את בנימין, בעלה של אסתר, זכרה לברכה, ואת בתם הבכורה אודליה. נחשפתי לסיפור משפחתי מעורר השראה ותקווה, סיפור על עלייה והשתלבות, על בניין הארץ ועל ציונות, על הקמת משפחה ועל חיים. אסתר, שעלתה ארצה מצרפת בגיל 18, נישאה לבנימין, שבעצמו עלה ארצה בגיל צעיר יותר. יחד יישבו את הארץ, הקימו בית לתפארת, שבו הותירה אסתר אחריה שישה ילדים, ואף נכדים. זכיתי לשמוע על אישה אוהבת חיים ואדם, יצירתית וציונית. נחשפתי למשפחה שבצל האסון שפוקד אותה מוצאת כוחות לזכור ולהזכיר את אסתר, שנרצחה בדם קר, אך ורק בדרכים חיוביות ויצירתיות, כולל יוזמה להקמת פארק על שמה במגרש שבו אהבה לרוץ. הסיפור של משפחת הורגן מדגיש ומזכיר את מה שחשוב באמת, את מה שנמצא מעל למפריד שבו עוסקים חברי בית זה ברגעים אלה ממש: הוא מדגיש ומזכיר את חשיבות הסיפור וערכי היסוד של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, סיפור על שיבתו של עם ילידי למולדתו,

על קיבוץ גלויות והשתלבות, על בניין הארץ וריבונות מדינית ותודעתית, וכמובן, סיפור על שוויון ועל ערבות הדדית. מי ייתן שנזכור ונזכיר גם אנחנו סיפור זה, ונשכיל לחדש את הברית בינינו במילוי שליחותנו לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.

חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, הרצח היום בכביש 6 מעלה את מספר הקורבנות בחברה הערבית מתחילת שנת 2020 ל-113 קורבנות שאיבדו את חייהם, שילמו מחיר כבד מאוד על הרשלנות של המשטרה, על הנשק החם הפזור במרחב הציבורי,

שלא אוספת את הנשק, לא אוכפת ולא מטפלת בארגוני הפשע הנמצאים ביישובים הערביים. אמר מפקד מחוז מרכז על הרצח בכביש 6: מודה שהיה כשל ושהוא נבחן, וזו עליית מדרגה, עבריינים מבצעים ירי למרות כוח משטרתי. אתם קולטים שהייתה משטרה נוכחת בכביש 6, בליווי הרכב שהיו בו שני הנערים שעליהם בוצע הירי? זה רצח בחסות המשטרה, מתחת עיניה של המשטרה. המשטרה הייתה שם ונכשלה בלעשות דבר ולשמור על חייהם של אנשים. אז אני פונה לממשלה: תפסיקו להטיף לנו מוסר על החשיבות של הקמה וחיזוק של תחנות משטרה ביישובים הערביים, כי אתם, כוחות המשטרה, מוכיחים לנו כל פעם מחדש שאתם נכשלים וכושלים, ואף שותפים להתפרצות הנגיף המסוכן הזה, הפשיעה בחברה הערבית. תודה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כל פעם שואלים את עצמנו מה אפשר להוסיף על כל מה שנאמר בעניין הפשיעה והאלימות בתוך החברה הערבית, וכל פעם שואלים את עצמנו כמה אפשר להתריע על חומרת המצב, אבל אני חושבת שכל מי שיש לו עיניים בראש שלו הבין היום על מה אנחנו מדברים כבר הרבה זמן. היום בבוקר היה רצח. כדי למנוע עוד רציחות באה המשטרה והחליטה שצריך להוציא שני נערים, אחד בן 15 ואחד בן 19, מהמשפחה האחרת או מהקבוצה האחרת, להוציא אותם למקום מחבוא כדי שיחיו בבטחה. אני רוצה לשאול: איך יכול להיות? שלוש ניידות ליד אוטו שיש בו שני נערים לא יכולות לאבטח את שני הנערים האלה? איך הפושעים יכולים להיכנס בין שלוש הניידות האלה, לחסל אחד ולפצוע את השני אנושות ועוד לברוח? התוצאה המיידית שמתקבלת על הדעת, שיש רק קבוצה אחת בתוך האוכלוסייה הערבית שנמצאת בביטחון מלא, והיא הפושעים והרוצחים. אלה היחידים שמרגישים ביטחון מלא לעשות את כל מה שבא להם. ואתם יודעים מה? אני רוצה לראות, אם בשיירה הזאת היה מישהו מאובטח חוץ משני נערים ערביים, איך המשטרה הייתה מתמודדת עם המצב. זה לא רק כישלון, זה הופך למדיניות, והגיע הזמן לחשוף את זה. אין לי מילה טובה אחת להגיד על משטרת ישראל היום.

חברת הכנסת אורלי פרומן, איננה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני מודיע שאני עותר לבג"ץ נגד שר הביטחון ונגד הרמטכ"ל על זליגת מאות אלפי כלי נשק מהצבא לידיים של האזרחים. אם מתריעים כבר שנים, ואם הצבא כבר יודע ש-400,000 כלי נשק הגיעו מהצבא לידי האזרחים הערבים, הנשק הזה הורג והרשלנות הזאת הורגת. שר הביטחון יודע וגם הרמטכ"ל יודע, אז איך הם מאפשרים? אני חושב שכל אזרח במדינה יודע היטב: אם הצבא באמת רוצה לעצור את הפשע המתמשך הזה, יש ביכולתו לעשות הכול, להקים ועדה, ללמוד מה הנסיבות, מה קרה, למה זה קורה, איך עוצרים, ולפעול מייד. עד עכשיו כלום לא נעשה. אני הגשתי את הדרישות שלי גם לשר הביטחון וגם לרמטכ"ל, ואני גם אעתור לערכאות המשפטיות.

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת אליהו ברוכי, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי, לא נמצא. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, במדינה מתוקנת, אחרי שנה ושלושה חודשים מתחילת המחאה של הציבור הערבי על עניין הפשע והאלימות, במדינה מתוקנת היום היינו אמורים לעמוד ולהודות לראש הממשלה, שהתפנה מעיסוקיו למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. היינו אולי מודים למשטרה,

אבל כל שבוע וכמעט כל יום אנחנו נחשפים לעוד דמים, עוד אלימות ועוד פשעים חמורים. היום, שלושה הרוגים מלוד. בשבוע שעבר, שלושה הרוגים מבאקה וג'ת.

איפה ממשלת ישראל? איפה משטרת ישראל? איפה כל ההבטחות?

לטיפול באלימות שאתם מדברים עליה כבר יותר מחצי שנה, שמונה חודשים למעשה, כלום ממנה לא יוצא, וגם אם תבצעו אותה, היא לא תיתן את התשובה על האלימות והפשע בחברה הערבית כמו שקורה היום. אומרים תחנות משטרה, אומרים יותר שוטרים. היום שלוש ניידות ליוו משפחה, ולמרות הניידות האלה רצחו אותם בכביש ראשי באזור פתוח תחת אפה של המשטרה ומול עיניה של המשטרה. האם זה רציני? מה שקורה לא רציני ולא יכול להימשך.

חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חוק-יסוד: הממשלה קובע במפורש כי לא ייפתח תיק נגד ראש ממשלה ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, אבל את המערכת, כמובן, זה לא מעניין. עתה מתברר: ניסיונות הפישינג כנגד נתניהו החלו חודשים,

לפני הצהרת היועץ המשפטי לממשלה על פתיחת חקירה. ככה נראה מסע ציד. ככה בטח לא צריכה לא צריכה להיראות מדינת חוק. עכשיו, בואו נראה את כל החרדים לשלטון החוק. האם קולם נשמע? האם קולם יישמע? יכול להיות שכל אלו שמוטרדים מחמגשית וסיגר ומגדירים זאת שחיתות לא מזועזעים משחיתות אמיתית המתקיימת במסדרונות המערכת האמונה על אכיפת החוק? אני רוצה לומר לכל המטייחים בשם הממלכתיות: השחתתם את המילה ממלכתיות, ריסקתם את אמון הציבור במערכות האכיפה. בגלל שנאה אישית אתם מוכנים להרוס את המדינה ואת מוסדותיה. יש לנו הרבה מה לתקן.

אנחנו נתקן.

תהיה כאן מדינה שבה כולם

חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולנו מכירים את אותו סיפור מפורסם על הילד שצועק "המלך הוא עירום". נזכרתי באותו סיפור בחודש האחרון כשראיתי את ההתנהלות המבישה של כמה וכמה פוליטיקאים כאן בכנסת. אותם אלה שמטיפים לנו השכם והערב על דמוקרטיה ומעיזים לבקר את הליכוד על כך שזו מפלגה דיקטטורית, הגיע הזמן שיסתכלו מה קורה אצלם בבית. שם כולם צריכים ליישר קו על פי יו"ר המפלגה. שם הם בכלל לא נבחרים אלא נתונים לגחמות וחסדים של יו"ר המפלגה. אם הוא רק ירצה בכך, יש לציין, הם יעופו מהרשימה כלא היו כלל. שם צריך למצוא חן בעיני איש אחד, יו"ר המפלגה. מי שלא מאמין לי, אגב, מוזמן לדרוש בשלומם של אלו שהתאדו ממפלגות שונות, כמו ישראל ביתנו ויש עתיד, רק כי העזו לדבר יותר מדי. ומה קורה אצלנו בליכוד? ספר בוחרים עצום הכולל יותר מ-100,000 מתפקדים. אנחנו מחויבים להם, לבוחרי הליכוד, ולכלל אזרחי ישראל,

ולא לבן אדם אחד. המפלגה היחידה בכל הכנסת הזאת שבה עוד נותרו פריימריז והצבעות,

דמוקרטיה, אתם יודעים איך זה: אנשים הולכים לקלפי ובוחרים איך תורכב הרשימה, אותה רשימת תנועה לכנסת. אה, או שאתם בעצם לא ממש יודעים איך זה. אז לפני שאתם מטיפים לנו, טלו קורה מבין עיניכם ותתחילו לעשות אצלכם בדק בית ולנסות, רק לנסות ולהידמות למפלגת הליכוד.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום היה חיסול מסוג אחר, אבל זו הפעם השנייה שהסטייל הזה של החיסולים מתרחש. משטרת ישראל ידעה מראש שיש סכנה לאנשים האלה, וליוותה אותם בשיירה של שלוש ניידות בכביש 6, כביש ראשי במדינת ישראל, ובכל זאת, תוך כדי הליווי, המחסלים חיסלו את שני האנשים האלה שמאוימים ומלֻווים כדי לעבור מלוד למקום אחר. לפני יותר משבוע נרצח אמיר אבו חוסיין בבאקה. שני הדודים ליוו אותו מאחורי הרכב באמבולנס, ובכביש ראשי בא רכב וחיסל אותם תוך כדי ליווי האמבולנס. אם לא היינו מרגישים ושומעים, אפילו בשיקגו זה לא היה קורה. לפושעים אין הרתעה. הם מרגישים שהמשטרה לא קיימת, גם כשהיא מלווה. עכשיו, תארו לעצמכם, ואני רוצה לומר לכם את זה בפרצוף, שהנרצחים בוואדי עארה היו יהודים והנרצחים היום היו יהודים ומלווים בשמירה. המדינה הייתה נזעקת, וכל מהדורת חדשות, היו פותחים מהדורות. אז אני מתערב שלא יפתחו מהדורות היום. זה אומר דורשני לגבי הכישלון הגדול של המשטרה. אפילו להיכשל בצורה הזאת זה דבר משפיל, אבל זה אובדן חיי אדם, ואנחנו ממשיכים להקיז דם ולדרוש למגר את ארגוני הפשיעה. מה צריך עוד?

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, גם אני רוצה להתייחס למה שקרה היום בלוד. אני קודם כול רוצה להתייחס לצורך של המשטרה ללוות משפחה אל מחוץ לעיר כדי שהם יוכלו להגן עליה,

אני רוצה לדבר קודם כול על הנחת היסוד של המשטרה, שבאה לאזרח ואומרת לו: אדוני, אתה חי במרכז הארץ, בעיר לוד. בעיר לוד אני לא יכולה לספק שירותי ביטחון לאזרח הערבי. פה לא בטוח. בוא, אני אקח אותך למקום אחר, והוא יוצא, בהגנת המשטרה, למקום אחר. קודם כול, הרעיון הזה, אני לא חושב שהם היו עושים אותו דבר לאזרח היהודי בלוד, אם הוא היה מאוים. לא היו צריכים לפנות את כל המשפחה. הם היו דואגים לו לביטחון במקום שהוא חי. אבל ערבי זה משהו אחר. ישנה תפיסה אחרת לגבי ביטחון אישי לאזרח היהודי ולאזרח הערבי במדינה הזאת. הקונספציה הזאת היא שמובילה את אוזלת היד והכישלון של המשטרה, ואם משטרת לוד ומרחב השפלה היו יודעים שהם משלמים בתפקידם על אוזלת היד הזאת, זה לא היה קורה. אם הקצינים האלה היו יודעים שהם לא יקודמו בתוך המערכת הכושלת הזאת כשערבים נרצחים, זה מזמן היה נעצר. אדוני היושב-ראש, אני חוזר על מה שאמרתי גם לפני כן: האנשים האלה בצמרת המשטרה חייבים לשלם בתפקידם כדי שהכישלון הזה ייפסק. חיי האזרח הערבי צריכים להיות שווים לחיי האזרח היהודי במדינה. המשטרה מובילה את הקו שאומר שהם שווים פחות. הם עובדים על להוציא אותם מבתיהם כדי להגן עליהם במקום אחר, כי במרכז הארץ הם לא יכולים להגן עליהם, והילדים נרצחו בכביש הראשי, בליווי המשטרה. אדוני היושב-ראש, מי שמרגיש בטוח בחברה הערבית זה רק אנשי ארגוני הפשע. האזרחים הרגילים לא מרגישים בטוחים, רק מי שחי בפשיעה בחברה הערבית. זה דוחף את האנשים, בשביל ביטחון, להיכנס לארגונים האלה. מי שמחפש ביטחון בחברה הערבית היום ניגש לארגוני פשיעה, לצערי הרב, ולא למשטרה. על כך צמרת המשטרה צריכה לשלם בתפקידה. תודה. חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. "אין כל ספק שאכן נעברה העבירה", כתב השופט אורי שהם, נציב התלונות על השופטים, על החתונה המלכותית של הבן של חנן מלצר, משנה נשיאת העליון,

חתונה שהשתתפה בה גם נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות אבל, אומר השופט שוהם, מלצר לא ידע. הוא לא הבין שזה אסור.

אדוני היושב-ראש, שכשהיינו בכיתה א' היו לנו תירוצים יותר טובים.

כל אזרחי ישראל יודעים את תקנות הקורונה. אין יריקה יותר גדולה מזה,

יריקה גדולה בפרצוף של אזרחי ישראל.

מי עושה את זה? אלו אנשי מערכת אכיפת החוק,

אלו שמשיתים ואוכפים, משיתים עלינו את הקנסות ואוכפים אותם. אבל הוא לא ידע והוא פטור. והיום התבשרנו שלא פחות ממשנה לפרקליט המדינה, אתה מתעורר בבוקר עם משנה לפרקליט המדינה שפוטר אותו מ-5,000 שקל קנס, מאותו נימוק: לא עבירה. הוא לא ידע, לא מושת עליו. כאילו, מי הפטור ומי הפוטר? הפטור זה משנה לנשיאת העליון, והפוטר זה המשנה לפרקליט המדינה. זו באמת עוד הוכחה עצובה להרס הדמוקרטיה, שעליו אנחנו מתריעים כאן פעם אחר פעם, אזרחי ישראל, הרס הדמוקרטיה של אצולה שהיא מעל החוק. זה דם כחול. יכלו להיות גם 700 מוזמנים, אולי. זה לא נדבקים, זה דם אחר. אין קנסות, אולי אין גם נגיפים, ועכשיו נשאר רק לחשב אולי כמה שמפניות וסיגרים,

נכנסים ב-5,000 שקל. לכולם יש חוק. יש קבוצה מעל החוק. את הפסאודו-דמוקרטיה הזאת חובתנו להפסיק.

תודה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. אני יכול לומר לחבר הכנסת ואטורי שבקצב האנשים שמגיעים אליי להתפטר אתה תהפוך לאחד מוותיקי המשכן. כן, אני מרגיש ותיק היום. סמוך לדברים המזעזעים של עמית הלוי אני אנסה קצת לעורר עניין, למרות שכל דבר מתגמד ליד זה. רציתי לדבר על נושאים שקשורים לפריפריה, וחבל שחברי הכנסת הערבים יצאו. אולי הייתי מסכים עם איימן עודה, להצטרף לעתירה שלו, אבל מהכיוון השני. בעקבות גנבת הנשקים ממשטרה, בטבריה זה היה, ובסיסי צה"ל בכלל, אני דיברתי על זה באחד הנאומים שלי כאן, הוחלט לאסוף את הנשקים מכיתות כוננות. אנחנו על הגבול מול כוחות איראניים, והחבר'ה שלנו, למרות שיש חיילים באזור, התגובה הראשונית היא שלנו, של החבר'ה שלנו, בכיתות כוננות בגולן.

או שתמגנו או שניקח. במקום להביא את הפתרון הם נתנו את העונש קודם כול לחבר'ה שלנו, שעומדים על המשמר יום ולילה. הראשונים שיקפצו במקרה של אירוע זה כיתות כוננות ביישוב. יאספו את הנשקים, מה נעשה? מה עושים, מוותרים על הגבול שם? אני קורא לשר הביטחון להתעורר מייד, לחזור אחורה ולנסות למצוא את הפתרון לפני שבכלל מגיעים לאיסוף נשקים. זה שיש בעיה בחברה הערבית, כמו שהם אמרו, הם אמרו בעצמם, אז אני לא אשמע אולי גזען בצורה כזאת או אחרת, בזה שהערבים גונבים נשקים אנחנו לא אשמים. אי-אפשר להפקיר את ביטחון ישראל כי יש כמה גנבים מתוחכמים. כל הבעיות שהם הציגו פה, זו בדיוק מהות הבעיה, שגונבים נשקים. משרד הביטחון החליט לאסוף נשקים מהיישובים בקו העימות לבנון מול חיזבאללה. אנחנו נמצאים, וידוע שיש שם איראנים מעבר לגבול שהשתלטו על כל הגבול שם מול ישראל, וזה פשוט לא-מציאותי, לא הגיוני ואין מצב שיהיה מצב כזה. פשוט שר הביטחון עסוק כל הזמן באיך להאשים את נתניהו בכל מיני אישומי סרק. כדאי שיטפל בזה עכשיו. זה ביטחון ישראל. בשביל מה יש שר ביטחון? שרי הביטחון שמונו לאחרונה, לצערנו, מתעסקים בקורונה. אני מבין שקורונה זה חשוב. יש את ראש הממשלה, הוא מסתדר לבד. טפלו בביטחון ישראל קודם כול, לפני הכול. ודבר נוסף: החליטו לסגור איזו תחנת כיבוי אש. דיברתי עם השר אוחנה, אני מאמין שנמצא את הפתרון, אז אני לא ארחיב בעניין ואחסוך מכם קצת זמן.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. ומכאן אנחנו עוברים באמת בהתרגשות ובשמחה להצהרות האמונים של חברי הכנסת שמצטרפים היום לכנסת. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותה בכנסת של מיכל שיר סגמן, שנכנסה לתוקפה ביום חמישי ט' בטבת התשפ"א, 24 בדצמבר 2020, בא במקומה חבר הכנסת שבח שטרן. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת שבח שטרן לעלות לדוכן,

חבר הכנסת שבח שטרן, אני אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואתה תשיב "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. בשעה טובה ובברכה חבר הכנסת שבח שטרן מצטרף אלינו. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצהרת האמונים הבאה. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותה בכנסת של שרן מרים השכל, שנכנסה לתוקפה ביום שישי, י' בטבת התשפ"א, 25 בדצמבר 2020, בא במקומה חבר הכנסת איוב קרא. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת איוב קרא לעלות לדוכן. חבר הכנסת איוב קרא, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואתה תשיב "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת.

בשעה טובה. תודה רבה. ואנחנו עוברים מכאן להצהרת האמונים השלישית. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת, איוב חבר כנסת? איזו קבלת פנים. ידידי חבר הכנסת טיבי, אנחנו כבר ראינו בנשיאות הכנסת את ההתרגשות שלך. איזו התרגשות. ביקשתי לנהל את הישיבה, לא נתנו לי. חבר הכנסת טיבי, אנחנו ראינו את ההתרגשות שלך בנשיאות הכנסת, אבל אני מוכרח להגיד לך שאנחנו במליאה כבר אחרי ההתרגשות, כי חבר הכנסת קרא כבר הצהיר את הצהרת האמונים שלו, ואנחנו בהחלט מתרגשים לקראת הצהרת האמונים של חברת הכנסת מטי יוגב, אז אנחנו נאפשר, ונעבור לסעיף הזה על סדר-היום. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של זאב אלקין, שנכנסה לתוקפה ביום ראשון י"ב בטבת התשפ"א, 20 בדצמבר 2020, באה במקומו חברת הכנסת מטי יוגב. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חברת הכנסת מטי יוגב לעלות לדוכן. חברת הכנסת מטי יוגב, אני אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואת תשיבי "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייבת אני. בשעה טובה ובברכה.

אני באמת מברך את חברת הכנסת מטי יוגב ואת חבר הכנסת איוב קרא ואת חבר הכנסת שבח שטרן, ומאחל לכולכם הצלחה גדולה במילוי שליחותכם כאן בכנסת. אנחנו כמובן גם נתאם למועד קרוב נאומי בכורה על מנת שתוכלו להציג, אני משוכנע, באופן שיהיה מרתק, גם את הדרך שעשיתם עד לכאן ובוודאי את מה שאתם מתכוונים לעשות בתפקידכם כחברי כנסת. תודה רבה. עד כאן פרק ההצהרות האמונים. מכאן אנחנו עוברים להודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, שעל פיה חברותו בממשלה של שר משאבי המים ושר ההשכלה הגבוהה והמשלימה זאב אלקין, אשר הודיע על התפטרות מהממשלה ביום 23 בדצמבר 2020 בשעה 20:00, חברותו בממשלה נפסקה ביום 27 בדצמבר 2020 בשעה 10:00, וזאת בהתאם לסעיפים 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 5ב לחוק הממשלה, התשס"א 2001. אני מזמין את השר דוד אמסלם למסור את ההודעה בשם הממשלה, בבקשה. מדובר בהודעה ללא הצבעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי חברותו בממשלה של שר משאבי המים ושר ההשכלה הגבוהה והמשלימה זאב אלקין, אשר הודיע על התפטרותו מהממשלה ביום 23 בדצמבר 2020 בשעה 20:00, נפסקה ביום 27 בדצמבר 2020 בשעה 10:00, וזאת בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 5ב לחוק הממשלה, תשס"א 2001. תודה רבה.

השר אמסלם יישאר איתנו גם להודעה הבאה, או שאתה צריך להביא אותה?

אנחנו עוברים להודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשר דוד אמסלם את סמכויות שר האוצר הבאות: סמכויות שר האוצר לפי פקודת תעריף המכס והפטורים מ-1937, סמכויות שר האוצר לפי חוק מיסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט 1949, סמכויות שר האוצר לפי חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב 1952. העברת סמכויות זו היא למשך תקופת כהונתו של ישראל כץ בתפקיד שר האוצר, ככל שהן נוגעות לתחום שמן הזית. יובהר כי הדרג המקצועי במשרד האוצר ימשיך למלא את התפקידים בעניינים המפורטים בהחלטה זו לצורך ביצוע סמכויות הנתונות לשר האוצר, כפי שהועברו בהחלטה זו, ובכלל זה הפצת תזכירי חוק. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה להעביר לשר דוד אמסלם, שזה אני, את סמכויות שר האוצר הבאות: 1. סמכויות שר האוצר לפי פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, 2. סמכויות שר האוצר לפי חוק מיסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט 1949, 3. סמכויות שר אוצר לפי חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב 1952. העברת סמכויות זו היא למשך תקופת כהונתו של ישראל כץ בתפקיד שר אוצר, ככל

יובהר כי הדרג המקצועי במשרד האוצר ממשיך למלא תפקידים בעניינים המפורטים בהחלטה הזאת לצורך ביצוע הסמכויות הנתונות לשר האוצר, כפי שהועברו בהחלטה זו, ובכלל זה הפצת תזכירי חוק. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. תודה. אדוני השר אמסלם, איך העניין הזה מסתדר עם הקביעה שטוב שם משמן טוב אינני יודע, אבל אנחנו, איך אומרים, נדרשים גם לעניין הזה. האם מישהו מחברי הכנסת שנוכחים במליאה מעוניין לדבר? יש אפשרות לקיים דיון בסעיף הזה. מאחר שאף אחד לא נרשם וגם איש מהנוכחים כאן איננו מעוניין, אז אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה כפי שהקריא אותה השר אמסלם. אני אאפשר לחברי הכנסת שמקומם ביציע להצביע מכאן. אני אוסיף את קולותיכם.

כן, כן, אני אוסיף את קולותיכם עוד מעט. בבקשה, הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר האוצר לשר המקשר

מי מבקש להצביע? חבר הכנסת וטורי. חבר הכנסת שטרית, בעד, סגן השר קיש,

חבר הכנסת ואטורי,

אנחנו עם שבעה קולות בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר ההחלטה להעביר לשר דוד אמסלם את סמכויות שר האוצר, בהיקף הסמכויות בנושאים ובהבהרות כפי שמסר השר אמסלם, התקבלה. חברות וחברי הכנסת, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיונים מהירים בהצעות האלה: הצעתם של חברי הכנסת יוסף טייב, שלמה קרעי, יעקב טסלר ואלכס קושניר בנושא: השבת שעות הטיפול לתלמידי המוכש"ר והעברת מתווה

הצעתן של חברות הכנסת תמר זנדברג, תהלה פרידמן,

מרב מיכאלי וסונדוס סאלח בנושא:

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אני מכריז בשלב זה על הפסקה, ואנחנו נודיע עשר דקות לפני שנחדש את ישיבת המליאה.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:43 ונתחדשה בשעה 20:30.) חברות וחברי הכנסת,

הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021), שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, מונחים לפנינו למעשה ארבעה חוקים שהגיעו אלינו מוועדת הכספים. אנחנו נתחיל בדיון בהצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני להציג את הצעת החוק. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית הקובעת כהוראת שעה כי בשנת 2021 השכר הממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי לא יתעדכן אלא יהיה השכר הממוצע שחל בשנת 2020 ונקבע כבר בתחילתה. שינויים בשוק העבודה שהתרחשו בעקבות משבר הקורונה, וכללו הפסקת העסקה של עובדים בשכר נמוך,

עלייה חדה של נתוני השכר הממוצע שמחשבת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גידול עודף זה אינו משקף למעשה את המצב הכלכלי במשק. בעקבות זאת אנחנו הקפאנו את עליית השכר גם של חברי הכנסת, גם של השרים, גם של ראש הממשלה, גם של הנשיא וכו'. השכר הממוצע המחושב לפי נתונים אלה לעניין סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי משמש בסיס לחישובים שונים, ובין השאר משפיע ישירות על סכומן של קצבאות מסוימות, כגון קצבת נפגעי גזזת ופוליו ותגמול לחסידי אומות העולם, וכן משפיע באופן עקיף על זכאויות שונות בכך שעל בסיסו נקבע מבחן הכנסה לקבלת קצבת נכות, סכום הכנסה שאינו מובא בחשבון לעניין קצבת נכות ולעניין גמלת הבטחת הכנסה ועוד עניינים רבים אחרים. כמו כן משפיע השכר הממוצע שבחוק הביטוח הלאומי על תשלומי חובה שונים, וכך לדוגמה גביית דמי הביטוח בידי המוסד לביטוח לאומי הייתה קטנה עקב עליית השכר הממוצע, בשל השיעור המופחת של דמי ביטוח הנגבה עד לגובה של 60% מהשכר הממוצע. העלייה החדה בשכר הממוצע שבחוק הביטוח הלאומי אמורה להביא גם לעלייה בגובה שכר המינימום לחודש, דבר שהיה גורר שרשרת של השפעות שבסופו של דבר היו עשויות להשפיע גם על תעריפים של תשלומים כגון ארנונה וחשמל. הצעת החוק שלפניכם מציעה למנוע את ההשפעות של עלייה חדה זו בשכר הממוצע, באופן ישיר ועקיף, על אוצר המדינה ובסופו של דבר גם על המשק כולו. אזכיר כי בשל סיבה זו כבר חוקקה הכנסת את החוק שמנע את עדכון שכר חברי הכנסת לשנת 2021, וועדת הכספים אישרה תיקונים להחלטות בעניין שכר נשיא המדינה, השרים וסגניהם ונושאי משרה שיפוטית. יצוין כי ככלל, הצעת החוק אינה נוגעת להוראות חקיקה שאינן מפנות לשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי אלא לשכר הממוצע שמחושב לפי נתוני הלמ"ס, אך זאת, למעט עניין מסוים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שבו היה עשוי להיווצר פער בין שיטות החישוב השונות, ולכן נקבע מועד שקדם להשפעות הקורונה שלפיו יחושב השכר הממוצע בשתי השיטות. במהלך הדיון וידאה ועדת הכספים כי אין בהצעת החוק כדי לפגוע בגמלאות המשולמות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ונציגי משרד האוצר מסרו לוועדה כי לגבי גמלאותיהם חל מנגנון עדכון נפרד, כפי שחל מנגנון מיוחד לעניין עדכון גמלאות נכי צה"ל ומשפחות חללי צה"ל. להצעת החוק הוגשה הסתייגות בנושא שאינו קשור להצעת החוק וכלל אינו נוגע לשכר הממוצע. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. כאמור, להצעת החוק הוגשה הסתייגות אחת, של חבר הכנסת אלכס קושניר. אמתין לו דקה או שתיים כדי שהוא יגיע, הוא בדרך. מאחר שעשינו שינוי של סדר-היום, אנחנו לא נמנע ממנו את האפשרות לדבר. נחכה לו עוד דקה או שתיים. רק אנא, אם אפשר, להודיע שוב שאנחנו ממתינים לו. לאחר הנמקת ההסתייגות אנחנו נוכל לעבור להצבעה, בהיעדר הסתייגויות נוספות או בקשות רשות דיבור.

אני מוכרח לומר לשר ליצמן שהוא יכול ללמד אותי הרבה שיעורים במה מותר ומה אסור בכנסת ממרום ניסיונו. לא הבנתי, מה הוא אמר?

שתשובתי לא נחוצה במקרה הזה.

עוד פעם בהצבעה, אז מנסים לגייס אנשים. אנחנו נחכה לו רגע, כי בכל זאת שינינו פה את הסדר, אז אני רוצה לאפשר לו להגיע. אנחנו מחכים לחבר הכנסת קושניר שינמק את ההסתייגות ונעבור

אני אומר לאדוני שאני כבר לא יושב-ראש הקואליציה כמה שנים. ליושב-ראש הכנסת, 61 צריך.

לא לחוק הזה. לחוק הזה לא צריך.

גפני (יו"ר ועדת הכספים):

אנחנו מחכים לחבר הכנסת קושניר, שצריך לנמק את ההסתייגות, בגלל ששינינו את הסדר של החוקים. אהה, הוא לא נמצא כאן בכלל. אם הוא לא בבניין אז אנחנו לא נוכל לחכות,

זה לא סביר. אם הוא בבניין, אנחנו נחכה שהוא יגיע. אוקיי, אני מבין שחבר הכנסת קושניר איננו בבניין. לפיכך, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת כדי שאנחנו נוכל לעבור להצבעה.

אני אצביע עליה בכל זאת. זה לא רלוונטי. רבותיי, נא לשבת, נא לשבת. לא, אני אאפשר למי שמקומו למעלה להצביע מכאן, אין צורך, רק לשבת. אני רק מבקש שכל אחד ישב. נא לשבת גם למעלה ביציע. אנא, לשבת.

תודה רבה.

רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020. אנחנו מצביעים תחילה על סעיפים 1 ו-2 להצעת החוק כנוסח הוועדה, מאחר שאין להם הסתייגויות. הצבעה בקריאה השנייה, בבקשה. סעיפים 1 2 נתקבלו. אני מוסיף את קולותיהם של חבר הכנסת כהנא, חבר הכנסת טסלר, חבר הכנסת פינדרוס, סגן השר קיש, חבר הכנסת ארבל וחבר הכנסת אזולאי, השר גלנט, העמדה לא עובדת? אוקיי, וחברת הכנסת פלוסקוב, כולם בעד,

אלא אם מישהו יאמר משהו אחר.

יש לנו 31 בעד, אין מתנגדים,

אני קובע שסעיפים 1 ו-2 התקבלו בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אנחנו בכל זאת, לפנים משורת הדין ולמען הזהירות, נצביע על ההסתייגות של חבר הכנסת קושניר, למרות שהוא לא נמצא כאן, הסתייגות לאחר סעיף 2. הצבעה על ההסתייגות. ההסתייגות של חבר הכנסת אלכס קושניר אחרי סעיף 2 לא נתקבלה. מי מבקש שאני אוסיף את קולו? חברי הכנסת אזולאי, ארבל, אייכלר, סגן השר קיש, חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת טסלר, חברת הכנסת פלוסקוב, זה לא עבד שם, אני מבין, חבר הכנסת גלנט. עבד או לא עבד? לא עבד. אז אתה רוצה להוסיף את קולך, להוסיף את קולו נגד. גם חבר הכנסת כהנא, להוסיף את הקול נגד. חבר הכנסת רול, הכול בסדר? להוסיף נגד, חבר הכנסת כהנא, או מה לעשות? הסתייגות. הסתייגות, חבר הכנסת כהנא. חבר הכנסת רול, אצלך זה עובד? הכול בסדר? מאה אחוז. אז יש לנו עוד תשעה קולות. לפיכך אנחנו עם 33 נגד, אין תומכים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שההסתייגות לא התקבלה, ומשכך החוק התקבל בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020. הצבעה. חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש),

אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת אזולאי, אייכלר, ארבל, פינדרוס, טסלר, סגן השר קיש, להוסיף גם אותך, אני מניח, פלוסקוב, השר גלנט, זה הכול, כפי שאני רואה מכאן. אני מוסיף את קולותיכם, אני מבין,

אלא אם מישהו יאמר לי אחרת, זאת אומרת, יש לנו 33 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, התקבלה בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים. מכאן אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה (תיקוני חקיקה),

הכספים חבר הכנסת משה גפני להציג את הצעת החוק. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אבל כן הוגשו בקשות רשות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת גפני. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לדחיית תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים של נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020. הצעת חוק זו מקורה בהצעת חוק פרטית שיוזמיה הם אנוכי וחבר הכנסת יעקב אשר, אולם מרגע שהצעת החוק עברה להכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים היא הפכה להיות הצעה של ועדת הכספים, וכוללת תיקונים רבים בנושאי פתרונות לבעיות שהוועדה זיהתה ביחס למענקים ולהקלות שנדרשים בתקופת הקורונה. הצעת החוק כוללת שלוש הוראות: ההוראה הראשונה היא הארכת המועדים לעניין הגשת בקשות למענקים עד 31 בינואר 2021. הוראה זו תחול גם ביחס למועדים שכבר פקעו ותאפשר הגשת בקשות למענקים גם ביחס אליהם. ההוראה השנייה עניינה הארכת התקופה לדחיית תשלום מס רכישה למשפרי דיור כך שתשלום המס שאמור להיעשות 18 חודשים לאחר רכישת הדירה החדשה יתארך ככל שהמועדים חלו בתקופה שממרץ 2020 עד יוני 2021. בעניין זה התגלעו ויכוחים עם נציגי משרד האוצר, שביקשו במקור לקבוע תקופה קצרה יותר, אך הוועדה סברה שנכון יהיה להצמיד את התקופות למועדי תקופת משבר הקורונה, ובסופו של דבר שר האוצר תמך בהצעה. הצעת חוק זו עברה בקריאה הראשונה ב-70 חברי כנסת בשל כך שמשרד האוצר ציין כי לדחיית תשלום מס הרכישה יש עלות תקציבית, אך בדיון בוועדה לקריאה השנייה והשלישית ציינה נציגת משרד האוצר שיימצא לה מקור תקציבי, ולפיכך ההצעה שבפניכם איננה תקציבית. ההוראה השלישית עניינה זכאותו של חייל משוחרר למענק עבור עבודה מועדפת, כך שכל חייל שהשתחרר בשנת 2020 ייחשב לחייל הזכאי לדמי אבטלה לצורך קבלת המענק, ותוארך התקופה שבה חייל משוחרר יוכל לעבוד בעבודה מועדפת על מנת להיות זכאי למענק כך שתעמוד על חצי שנה בתוך שלוש שנים מיום השחרור במקום שנתיים. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ואבקשכם לאשרה בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים.

להצעת החוק אין הסתייגויות, אבל ישנן בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, איננו, חבר הכנסת עודד פורר, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת אלי אבידר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חברת הכנסת היבה יזבק,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איננו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חברת הכנסת סונדוס סאלח,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת שלמה קרעי נמצא,

אם כך, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אני אאפשר למי שמקומו למעלה להצביע כאן, מהמליאה. נא לשבת במקום. אנא, לשבת. חברי הכנסת טייב, יוגב, נא לשבת, בבקשה, כדי שנוכל להתחיל בהצבעה. חבר הכנסת אזולאי, אנא, לשבת. אם כן, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1 3 נתקבלו. אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת ארבל, אזולאי, פינדרוס, אם ראיתי נכון, לא, חבר הכנסת טסלר, חברת הכנסת פלוסקוב. השר גלנט, העמדה עובדת?

אתה מבקש להצביע, גם את קולו של השר גלנט, בעד, וחבר הכנסת קרעי. אם כך, עוד שישה, נכון? אז יש לנו 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020. הצבעה בקריאה השלישית,

חוק לדחיית מועדי תשלומי מיסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020, נתקבל. אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת ארבל, אזולאי,

טסלר, קרעי,

חבר הכנסת האוזר? גם אתה בעד. אם כך, 32 בעד,

אתה מבקש שנעבור לדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה או שנעשה כרגע הפסקה? זו החלטה שלכם. רבותיי, אני מבקש רק לדעת, רוצים להתחיל או לא? זה החלטה שלך. אני יכול גם לעשות הפסקה של חצי שעה, אני רק צריך לדעת מה רוצים לעשות. רבותיי, מה רוצים לעשות?

אדוני יושב-ראש הקואליציה, מה אתה רוצה?

מה רוצים?

אוקיי. אם כן, אנחנו עוברים להצעת

אבל כן הוגשו בקשות רשות דיבור.

הכנסת משה גפני להציג את הצעת החוק. בבקשה. שידברו, כן. איפה חבר הכנסת ארבל, שיחליף אותי?

הצעת חוק-יסוד: משק המדינה מעגנת את התיקון הקבוע שדובר עליו.

הצעת החוק הממשלתית קבעה שהעדכון לתקציב ההמשכי יהיה ממוצע של שלושת המדדים של שלוש השנים שקדמו לשנת התקציב ההמשכי. בדיוני הוועדה ציינו גם נציגי אגף התקציבים וגם החשב הכללי כי עדכון מסוג זה לא יאפשר למשרדי הממשלה להתנהל באופן סביר בתקופת התקציב ההמשכי. לפיכך החליטה הוועדה, בתיאום עם שר האוצר, לקבוע מנגנון עדכון של שיעור הגידול באוכלוסייה, המכונה "טייס אוטומטי". תיקון מסוג זה יאפשר התנהלות בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בחוק-היסוד מתוך ריסון תקציבי, כפי שנעשה בתקציב המשכי מצד אחד, וכן בלא שתהיה פגיעה בשירותים שמשרדי הממשלה מספקים בתקופת התקציב ההמשכי. בדיוני הוועדה הוסיפה הוועדה דיווח של משרד האוצר לוועדה באמצעות הנחת תוכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לא יאוחר מחודש מתחילת שנת התקציב ההמשכי. כמו כן נקבע כי שינוי בסכומים שבתוכנית בשיעור העולה על 10% יובא לאישור ועדת הכספים. התיקון האמור הוא תיקון קבוע, והוא הובא בעקבות הניסיון שנצבר ביחס לתקציבים ההמשכיים בשנים האחרונות, ובין היתר בשל כך ששנת 2021 היא שנה שתתנהל לפי תקציב המשכי המבוסס על תקציב 2019. כמו כן, הצעת חוק-היסוד כוללת הוראת שעה לעניין קופסאות הקורונה למימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם משבר הקורונה בשנת 2021. בשנת 2020 תיקנה הכנסת את חוק-יסוד: משק המדינה בכמה תיקונים שמטרתם הייתה לקבוע סכומים לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. עתה נדרש להוסיף לסכומים אלה סכומים נוספים לתשלומים לעניין מענקי הקורונה, תחום הבריאות, היערכות משרד החינוך ושיפוי המוסד לביטוח לאומי. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק זו היא הצעה חשובה מאוד, שתאפשר התנהלות תקציבית סבירה בשנת 2021 ובכל שנת תקציב המשכי מעתה ואילך. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואבקש מהמליאה להצביע עליה כנוסח הוועדה. אני מדגיש וחוזר ומדגיש: זה רע מאוד שאין תקציב. זו מציאות שמקשה על המשק, על משרדי הממשלה, על כל מה שנלווה. היה מאוד קשה היום בוועדת הכספים להעביר את החוק הזה, אבל אם אין את החוק הזה, המצב הוא קטסטרופה. לכן, כפי שאמרתי, אני מבקש את אישור המליאה להצעת חוק-היסוד הזאת, שנדרשים כדי לאשרה 61 חברי כנסת. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני.

להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, אך ישנן בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת משה יעלון, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן,

אינו נוכח, חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואל רזבוזוב,

אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח,

לאזרחי ישראל. זה עצוב שאנחנו צריכים היום, אדוני היושב בראש, לתקן את הנזקים שחוסר האחריות של נתניהו וגנץ, שלא הצליחו להעביר תקציב במשך כל כך הרבה חודשים, הנזקים,

נגרמים, אנחנו לא מבטלים אותם לחלוטין, אנחנו מצמצמים קצת את הנזקים, הופכים את זה לרע במיעוטו, חוסר האחריות של אי-העברת תקציב המדינה לשנת 2020 ו-2021 למניינם בתקופת משבר כלכלי כל כך קשה, על המשמעויות של זה לוודאות, ליציבות, לתוכניות העבודה, לתוכניות ההאצה, ליכולת לצאת מן המשבר, לדירוג של מדינת ישראל בכלכלות העולמיות וליכולת של מדינת ישראל להמשיך ולספק את השירותים הבסיסים ביותר לאזרחי ישראל. מה שאנחנו עושים היום, בהתאמות של התקציב ההמשכי, זה לוודא שאחרי שהממשלה והכנסת נענשו, כן, וכך ראוי, ממשלה וכנסת שלא מעבירות תקציב מתפזרות, אזרחי ישראל לא ייענשו. זה המינימום, כדי שילדים לא ייזרקו לרחובות, כדי שעובדים יקבלו משכורת ויביאו לחם הביתה, כדי שעמותות וארגונים חברתיים לא ייסגרו, כדי שמוסדות חינוך ימשיכו לפעול, כדי שעובדי המגזר הציבורי יקבלו שכר. זאת האחריות שאנחנו כאופוזיציה מגלים, מה שאתם בקואליציה לא הצלחתם, להתעלות מעל החשבונות והשיקולים הפוליטיים, האישיים, הצרים, הקטנוניים, כדי להסתכל בעיניים של אזרחי מדינת ישראל ולוודא שהברית הזאת, ההסכם הכתוב הזה, לא הלא-כתוב, שבין מדינה לאזרחיה, בין ממשלה לאזרחיה, מתקיים. עבדנו קשה, אדוני היושב-ראש, ביומיים האחרונים בוועדת הכספים, בהובלה יוצאת מהכלל של חבר הכנסת גפני ובשיתוף פעולה נהדר של שר האוצר ואנשי משרדו, כדי לוודא שמה שחייב להימשך בתקציב ההמשכי הזה יימשך. נלחמנו באמת מקצה לקצה, ימין ושמאל, בלי הבחנה, על כספי התמיכות, שנפגעו מאוד בשנה שעברה, איכשהו ארגונים עוד שרדו אחרי שסבלו את כל הנזקים הגדולים של הקורונה ושל היעדר תקציב, שיוכלו להמשיך לקבל. היו המון המון ויכוחים מול אנשי המקצוע, מול המשפטנים. הינה, אנחנו יושבים היום בכנסת, כנסת ישראל, המחוקק. יושב היועץ המשפטי של משרד האוצר ומסביר לנו שאנחנו לא מוסמכים לעשות את זה כי יש נוהל יועץ משפטי לממשלה, הנחיות יועץ על כספים קואליציוניים. אמרתי לו: תגיד לי, יש מקום אחד בחוק שמוזכרת איזושהי הבחנה בין בסיס תקציב לכסף קואליציוני? ילד שמקבל סנדוויץ', כתוב לו על הטיקט של הסנדוויץ': הסנדוויץ' שלך ממומן מבסיס תקציב, או מכסף קואליציוני? הרציונל של תקציב המשכי אומר: סדרי העדיפויות שנקבעו על ידי הממשלה היוצאת יעמדו בתוקפם עד שתבוא ממשלה אחרת ותשנה אותם. אין שום בסיס להבחנה מה מקור התקציבים האלה. וכפי שאמרתי, תבוא ממשלה ותחליט שהיא לוקחת מהילד את הסנדוויץ' כדי לתת משהו אחר, זו זכותה לשנות סדרי עדיפויות, אבל כל עוד נקבעו סדרי עדיפויות על ידי הממשלה האחרונה שקיבלה את אמון הכנסת והעם והייתה לגיטימית וקבעה סדר עדיפויות, זה מה שיימשך, כן, כדי שילדים יקבלו סנדוויצ'ים, כדי שמורים יקבלו משכורת,

כדי שמוסדות לנוער בסיכון ימשיכו לתפקד, כדי שתלמידי הישיבות ואברכים שתורתם אומנותם ימשיכו לקבל מלגות והר"מים שלהם ימשיכו לקבל משכורות והישיבות לא ייסגרו. ואני חוזר ואומר: זה חוסר האחריות של הקואליציה הזאת שלא,

לא שמה את מדינת ישראל ואת אזרחיה בראש סולם העדיפויות ולא העבירה את התקציב. ואני שמח,

אני גאה באחריות שאנחנו מגלים היום כאופוזיציה. ואגב, אין פה 61 אצבעות לקואליציה, תשימו לב. אין פה 61 למה שהיה פעם קואליציה, ממשלת אחדות. על קולות האופוזיציה, שלוקחת אחריות על מדינת ישראל, על אזרחיה, על מפעליה, על ילדיה, על מוריה, על חייליה, על בעלי עסקיה ופרנסתם, האופוזיציה, שלוקחת את האחריות שלא לקחה הקואליציה,

אני מאוד מקווה שהציבור ידע לבוא חשבון עם מי שלא דופק לו חשבון וייתן את הכוח למי שבאמת מסתכל על אזרחי ישראל, כדי שתקום כאן ממשלה טובה אחרי הבחירות, כדי שיעבור כאן תקציב טוב,

ומדינת ישראל תוכל לצאת מן המשבר הזה, ואזרחי ישראל, אני מאוד מאוד מקווה, לא יעברו שוב,

כשלא היית פה, פרגנתי לך על הניווט. החמאתי לך על הניווט היוצא מן הכלל ביומיים האחרונים. מחמאות לא נחשבות בזמנים. אני רוצה, כן. אני אומר, גפני יודע. אני באתי אליו בטענות לא מעט. הרי בסוף הוא בקואליציה. הוא זעק מרה על זה שאין תקציב, אבל הוא אחראי לזה כמו כל הקואליציה. אבל לשבחו ייאמר שהוא הוביל את זה עכשיו,

לא ויתר למשפטנים, לא ויתר לפקידים ולאנשי החשב הכללי ווידא שמה שחייב להימשך יימשך. צריך להבין, מדינה לא יכולה לעמוד מלכת. אין דבר כזה. יש אנשים מאחורי המושג הזה שנקרא ממשלה. ינון, אתה עולה לדבר? משה גפני (יו"ר ועדת הכספים): כן, נכון. גם זה היה תיקון גדול שהובא.

פה אני נותן לחבר הכנסת שלמה קרעי וליושב-ראש גפני, והצטרפנו לזה כולנו כבר חודשים חודשים חודשים, וגם את 55 מיליון השקלים האלה חוקקנו כאן. עלול להיות לו פריימריז. עדיף שלא תחמיא לו.

אני לא לוקח קרדיטים של מה שלא לי. אני בעיקר כועס. באמת, הקרדיטים הם של אחרים. אני בעיקר אני לא כועס אפילו, אני מבואס, באמת מבואס, ואמרתי את זה ביום של פיזור הכנסת, שלא הצליחה הקואליציה הזאת להתעלות מעל כל הפוליטיקה, לשים באמת מול העיניים את אזרחי ישראל ואת הצרכים שלהם, להעביר את התקציב. אחר כך תריבו, תלכו ותעשו מה שאתם רוצים. אל תשאירו מדינה בלי תקציב.

אני שמח שאנחנו ממזערים עוד את הנזק הזה, ומאוד מקווה שלא נצטרך לעשות את זה שוב.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. חבר הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת שלמה קרעי, יעלה ויבוא. חמש דקות לרשות אדוני. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כן, מיקי?

אוקיי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יושב-ראש הקואליציה ביקש קצר, אז אני אעבור לעיקרם של הדברים. "ויאמר לקוצרים ה' עמכם".

ראשית, יש נושא חשוב, לפני שניגש לפרטי הצעת החוק הזאת. כבא כוח סיעת הליכוד וכחבר בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית, אנחנו שוקדים בימים אלו שעות ארוכות בדיונים בוועדת הבחירות ובוועדת החוקה, לטובתכם, אזרחי ישראל, ולמען השמירה על טוהר הבחירות. הגענו להישגים משמעותיים, חלקם יוצאים מן הכוח אל הפועל ובחלקם מנענו מהתרחשויות ומתהליכים מסוכנים לצאת אל הפועל.

לא יהיו בשום פנים ואופן קלפיות ניידות, שהן פתח נרחב לזיופים ולאי-סדרים, לא יהיו בחירות על פני כמה ימים, הבחירות יימשכו ביום אחד, ללא שום שינוי בלוחות הזמנים. כל העניין שיוצא עכשיו, של מתחמי הצבע וסע, אלה מתחמים מאובטחים, שהקלפי בהם לא תזוז בשום פנים ואופן. היא תהיה צמודה לחברי ועדת הקלפי, מפקח עם מצלמה בכל קלפי יהיה בכל רחבי הארץ, ונקבל סריקה מלאה של פרוטוקולים בתוך 48 שעות. בכל מקרה, עם או בלי בחירות, במפלגות "רק לא ביבי" ימשיכו להתעסק בפוליטיקה קטנה, ואנחנו נעסוק בחיים עצמם, לטובת אזרחי ישראל. היום בוועדת הכספים אישרנו, תיקנו בקצת, לא הרבה, אפליה ארוכת שנים נגד מוסדות המוכש"ר, המוכר שאינו רשמי, שהם לא חלק מהזרמים המרכזיים, ונתנו להם 56 מיליון שקל על שנת 2020. שוב, זה תיקון קטן, לא מספיק בכלל. אין שום סיבה, כמו שתיקנו את החינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי והשווינו את התנאים לחינוך הרשמי, גם כאן אותו דבר, אנחנו נשווה את המוכר שאינו רשמי לשאר ילדי ישראל. אין שום סיבה שילדים יופלו בגלל שהם משויכים או מתחנכים בחינוך כזה או אחר. הארכנו תוקף לפטור ממס רכישה וממס שבח עד יוני 2021. למעשה, כל אלו שלא מצליחים למכור את הדירה שלהם בתקופת הקורונה, מ-1 במרץ 2020 ועד 30 ביוני 2021, כל התקופה הזאת לא תבוא בחשבון במניין הפטור ממס רכישה וממס שבח למי שהתקופה שלו מסתיימת בתוך התקופה הזאת. זו בשורה גדולה למי שמנסים למכור את הדירה ורוצים שהם יורידו משמעותית,

והדבר הזה גורם להפסדים למי ששיפרו דיור, ואנחנו עכשיו נתנו להם הגנה עד לתום המשבר הזה. דבר נוסף, השגנו התחייבות שבחוק הבא שיגיע, חוק המענקים המעודכן, שיגיע בימים הקרובים, יינתן פטור מארנונה גם לעסקים חדשים, שנפתחו בשנת 2020, וגם זאת בשורה גדולה שאנחנו עובדים עליה תקופה הארוכה בוועדת הכספים. כמו שאמרתי, בזמן שמפלגות "רק לא ביבי" מתעסקות בינן לבין עצמן, נפתחות עוד ועוד, כמו שבירך אליהו הנביא את אותה העיר שלא כיבדה אותו ואמר להם: אני מברך אתכם שכולכם תהיו ראשים וחשובים, אז אנחנו רואים עכשיו שבשמאל כולם רוצים להיות ראשים וחשובים. אנחנו מאחלים הצלחה לכל הצדדים, שייפתחו כמה שיותר מפלגות.

בעזרת השם, נלך לבחירות האלה בראשות נתניהו, מאוחדים עם מפלגת הליכוד, וננצח בבחירות האלה. תקום כאן סוף-סוף ממשלת ימין יציבה וטובה. אדוני היושב-ראש, קראנו בפרשת השבוע שעברו שנתיים רעב ובוטלה הגזרה. גם אנחנו, מאז פיזור הכנסת לפני שנתיים, סבלנו מספיק. הגיע הזמן שתקום כאן, שאזרחי ישראל ידעו: פתק שהם שמים בקלפי לאלו שיכולים להקים ממשלה עם כל חבורת "רק לא ביבי" זאת ממשלה שתשב עם לפיד ועם ליברמן, ממשלת שמאל עם כמה עלי תאנה ימנים בתוכה. אנחנו רוצים שתקום ממשלת ימין שתוכל לקדם את הערכים שלנו במשפט, בכלכלה ובמדיניות החוץ לטובת אזרחי ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת ינון אזולאי, יעלה ויבוא. חבר הכנסת אזולאי, מוותר. מכלוף מיקי זוהר (הליכוד): גפני, תעלה.

גם הממשלה סומכת את ידה על יושב-ראש ועדת הכספים המיתולוגי. יעלה ויבוא אדוני. אתה רוצה שנבקש מחבר הכנסת פינדרוס? לא. בצלאל, בצלאל, שיחזור. אני מעדיפה, פינדרוס, תתרגל. אני אומרת, אדוני היושב-ראש,

רציתי לדבר כמו הרב פינדרוס, אבל עשיתי חשבון שזאת מגלומניות מוחלטת.

שעתיים ולדבר על עשרה בטבת, בקיצור, שיעור כללי מצוין. אני מצטער שלא הייתי ולא שמעתי את הכול, אבל שמעתי חלק. השאלה היא אם זה יעזור לו בפריימריז של יהדות התורה. לגבי הפריימריז אנחנו נדבר עוד. אנחנו מאוד הצטערנו, אני מדבר בשם יהדות התורה, אנחנו מאוד הצטערנו שלא עבר תקציב. גם ש"ס, אני חושב. יש רבים פה, בבית הזה, הרב גפני, אני ויתרתי כדי שתדבר גם בשמנו.

הוא אומר שהוא ויתר על רשות הדיבור שלו כדי שתדבר גם בשם ש"ס. אז כן, גם ש"ס הצטערה על זה שלא אושר תקציב. המציאות היא מציאות שהיא בלתי נסבלת, בלתי נסבלת. יסבלו גם המשרדים, גם הארגונים, גם אלה שבאים במקום הממשלה ויש להם עמותות והם פועלים למען הציבור. אנחנו בוועדה היום, גם בקונסנזוס ממש מקיר לקיר, הבאנו עם האוצר 56 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי, גם לציבור הערבי, גם לציבור הכללי, גם לציבור החרדי, גם לציבור הדתי-לאומי. זאת הייתה התחייבות שלנו, שלי כיושב-ראש הוועדה ושל חברי הוועדה, שאנחנו בעזרת השם נביא את הכסף הזה, ואני שמח שעמדנו בזה, כמו בחינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי, שהבאנו 80 מיליון שקלים כדי לתת לילדים הללו, שהם זקוקים לסיוע הזה, כדי שנוכל לתת להם את מה שמגיע להם, ובזה יהיה שוויון עם הילדים בכל החינוך המיוחד שהוא איננו מוכר שאינו רשמי. חבר הכנסת מיקי זוהר. הוא עונה למיקי מכלוף זוהר, זה השם המלא. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. תמשיך עוד קצת, עוד דקה. אני מבקש לומר שאני משבח מאוד את חברי ועדת הכספים, שגילו אחריות בלתי רגילה כדי להביא את סדרת החוקים הזאת, שתעמיד אותנו, במצב הלא-טוב שאנחנו מצויים, בלי תקציב, באיזו צורה של תקציב המשכי, שנוכל להתנהל איכשהו. האחריות והחשיבות של החוקים הללו הן לאין ערוך. אני מבקש, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מבקש, היות שצריכים להיות 61 חברי כנסת שיתמכו בחוק, אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת בחוק. אני מודה לך, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, שאמרת לי להפסיק. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אני מבין שהוגשה בקשה מטעם הממשלה לקיים הצבעה שמית גם בקריאה השנייה וגם בקריאה השלישית. לא, יכול להיות שבשלישית נלך על אלקטרונית. אז אם כך המצב, כדאי שאנשים ישבו במקומותיהם.

ואם כולם ישבו, בקריאה השלישית נעשה אלקטרונית. רבותיי, נא לשבת. השרים אמסלם ושטייניץ, השרים אמסלם ושטייניץ, נא לשבת, בבקשה. הצבעה שמית, ואחר כך, אם כולם ישבו, נא לשבת, כדי שכולם יבינו מה אנחנו עושים ועל מה אנחנו מצביעים.

אלי כהן, חברת הכנסת מארק, אנא, לשבת, כדי שכולם יבינו מה אנחנו עושים. השרה תמנו, אם את יוצאת, יוצאת, אין בעיה. רבותיי, נא לשבת. מי שמקומו ביציע, אני מציע שיעלה ליציע כדי שיוכל להצביע בקריאה השלישית, אם תהיה הצבעה אלקטרונית. נא לשבת.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021). מאחר שלהצעת החוק אין הסתייגויות, אנחנו מצביעים בקריאה השנייה,

הצבעה שמית, כפי שביקשה הממשלה. מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד גבי אשכנזי, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח עמית הלוי, בעד צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל וונש, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, בעד מטי יוגב, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, בעד יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ,

ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח אוסנת הילה מארק, בעד פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו,

סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב,

אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ,

עינב קאבלה,

אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר,

בעד אריאל קלנר, בעד

בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח שבח שטרן, בעד הילה שי וזאן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד מזכירת הכנסת, נא לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר,

ניצן הורוביץ, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח ניסים ואטורי, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת אם כן, האם נמצא באולם חבר כנסת או נמצאת חברת כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? השרה מירב כהן, את מעוניינת להצביע?

משתתפת. אם כך, תמה ההצבעה. אני שאלתי. היא לא, אני לא שומע. את מעוניינת להצביע? אני בעד. אמרתי בעד.

אז השרה מירב כהן בעד. אם כך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, אנא, למנות את הקולות. אם כן, אלה תוצאות ההצבעה: בעד, 64, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021), התקבלה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים מכאן להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021). כאמור, יש גם בהצבעה הזאת צורך לפחות ב-61 קולות, ולבקשת הממשלה אנחנו מקיימים הצבעה שמית. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד גבי אשכנזי,

יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

אינו נוכח משה גפני, בעד עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח עמית הלוי, בעד צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח ניסים ואטורי,

מיכל וונש,

מכלוף מיקי זוהר, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן,

מטי יוגב, אינה נוכחת היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, בעד יצחק כהן,

אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אתה הצבעת. בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר כץ,

חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח אוסנת הילה מארק, בעד פטין מולא, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב,

אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ,

עינב קאבלה, בעד אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש,

אריאל קלנר,

בעד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח שבח שטרן, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

מזכירת הכנסת, נא לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מטי יוגב, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין,

יעקב מרגי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח

אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח שבח שטרן, בעד הילה שי וזאן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם באולם נמצא חבר הכנסת או נמצאת חברת הכנסת שטרם הצביעו והם מבקשים להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, אנא, למנות את הקולות.

אם כן, בעד, 64, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראות שעה לשנת 2021), התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. אנחנו עוברים מכאן להצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. מי שמבקש להצביע, נא לעלות למעלה, כי להצעת החוק הזאת אין הסתייגויות. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני אעשה את זה קצר עכשיו. אני מתכבד להביא בפני הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020. הצעת חוק זו קובעת את ההוראות הפרטניות החלות לעניין תקציב המשכי: היא קובעת פרק חדש בחוק יסודות התקציב, שמתייחס לשנת התקציב ההמשכי, הוראות המסדירות את נושא התחייבויות הממשלה בתקופות תקציב המשכי, את ההוראות לעניין עודפי תקציב, וכן הוראות בדבר פרסום ודיווח לכנסת על הסכומים שהוציאה הממשלה בשנת התקציב ההמשכי בכל חודש, וכן על החלטה שהתקבלה לפי הנחיות משרד האוצר בעניינים שקשורים בתקציב המשכי. הצעת חוק זו היא הצעה שביחד עם הצעת חוק-היסוד שהצבענו עליה עכשיו, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה, מסדירה את כלל ההוראות לעניין תקציב המשכי, והיא משמעותית כבר ביחס לשנת 2021, וכן בכל שנת תקציב המשכי מעתה ואילך. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ואבקש מהמליאה להצביע עליה כנוסח הוועדה.

חבר הכנסת גפני, להבנתי, יש הסתייגות אחת, של חבר הכנסת רול.

הסתייגות אחת, של חבר הכנסת רול, אה, כן, נכון. סליחה, אני מתנצל. והוא נמצא כאן. אני מתנצל. יש הסתייגות אחת. קודם הוא לא היה, אבל הוא עכשיו כאן, אז הוא בוודאי יכול לנמק את ההסתייגות.

אני מתנצל. יש הסתייגות של חבר הכנסת רול. אני רק מבקש, בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לצוות ועדת הכספים בראשותו של טמיר כהן ולאנשים שעוסקים במלאכה. אני רוצה להודות ללשכה המשפטית, שעושה עבודה מסורה, ימים ולילות, בעניין הזה. אני רוצה לברך, בהזדמנות החגיגית הזאת, על ההחלטה שלך, אדוני יושב-ראש הכנסת, להביא לאישור את עו"ד שגית אפיק, שאכן מתאימה להיות היועצת המשפטית של הכנסת. זה יום שהוא שמח בכנסת. החברים מכל המפלגות שמחים במינוי הזה, ואני מברך אותה על המינוי החשוב הזה ליועצת המשפטית של הכנסת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. אני אומנם תכננתי לברך את עו"ד שגית אפיק בתום הדיון, אבל אני כבר אמשיך בקו שלך. אני רוצה באמת לברך את עו"ד שגית אפיק על המינוי שלה ליועצת המשפטית לכנסת, מינוי שאושר בוועדת הכנסת היום פה אחד. אני מאחל לה הצלחה גדולה בתפקיד המורכב והחשוב שהיא ממלאת עבור כולנו. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק הוגשה הסתייגות אחת, של חבר הכנסת עידן רול, ואני מזמין אותך להציג את ההסתייגות. לאחר מכן אנחנו נעבור מייד להצבעה. יש בקשות דיבור, אבל אני רואה שהאנשים אינם. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בשנתיים, וזה לא באשמת המעסיקים וזה לא באשמת בעלי העסקים. בשבוע האחרון, פחות או יותר מאז שנודע שהולכים לבחירות, ניסיתי בכל דרך לדאוג לשיפוי למעסיקים בגין יום השבתון של הבחירות. נאמר לי פעם אחר פעם: זה הרבה כסף, זה מורכב בתקופה הזאת, אי-אפשר לעשות את זה ברגע האחרון. אבל מה זה לא רגע אחרון? בחירות נקבעות שנייה לפני, ומה הם אמורים לעשות? זה לא מקרה, וזה אפילו קצת מביש, שהם מצאו זמן לדאוג להכול. הרי לא יעלה על הדעת, ואף אחד פה לא חושב בממשלה, שהיו מסיימים את היום הזה ויוצאים לבחירות בלי מימון מפלגות. אף אחד לא מעלה על דעתו שהיו אומרים: רגע, מימון מפלגות זה הרבה כסף, וזה גם נורא מורכב עכשיו לאוצר, אז לא עושים את זה. ההצעה שלי היא הצעה קונקרטית, היא לא קשורה לאופוזיציה. היא הצעה שאומרת: בוא נאמץ את מתווה הפיצוי לבעלי עסקים לפי ימי בידוד, מתווה שעשה חבר הכנסת חיים כץ ממש כאן, בוועדה שלו, שאני חבר בה, אותו מתווה פיצוי לבידוד, הצעתי שנאמץ אותו לטובת המעסיקים. הסכום הוא לא גדול כמו שחשבו באוצר, כי כשמנכים לפי ההצעה שלי את המגזר הציבורי ומנכים עוד כמה דברים, לפי ההערכה התקציבית של התאחדות התעשיינים נשארים על פחות ממיליארד, וזה לפי 75% לעסק קטן ו-50% לעסק גדול. זה נשמע מורכב וזה נשמע לכולם כאילו: ואללה, איזה מנג'ס זה עכשיו ששנייה לפני, כשהכול סגור, מציקים עם זה, אבל בסופו של דבר הכסף הזה יצא, הוא פשוט לא יצא לכם מהכיס, הוא יצא מהכיס של אותם עסקים. אי-אפשר לטמון את הראש בחול ולחשוב: ואללה, זה לא באמת משנה, הכסף הזה הוא לא כסף. כשהאוצר אומר לי: זה הרבה כסף, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז דה פקטו האוצר אומר: זה הרבה כסף, שהמעסיקים ישלמו, שבעלי העסקים ישלמו, שבעלי העסקים שנמצאים עכשיו בסגר שלישי ישלמו, שהמסעדנים ישלמו, שחדרי הכושר ישלמו, שחנויות המסחר ישלמו. אין מצב שמישהו פה בממשלה, כי אני מאמין בנבחרי הציבור פה שבאמת, רוב האנשים פה בבית הגיעו לפה מהסיבות הכי טוב שיש, אין מצב שאנשים מרגישים בנוח ללכת לבחירות ולומר: דאגנו לעצמנו, דאגנו להכול, לא דאגנו לפצות את בעלי העסקים. זאת לא אשמתם שהם צריכים לממן יום שבתון רביעי בשנתיים, יום חמישי, למעשה, כולל הבחירות המוניציפליות. אני פונה פה לממשלה הזאת ואומר לכם בצורה הכי גלויה: הכישלון של הממשלה הזאת הוא הכישלון שבגללו בעלי העסקים, אלה שעוד שרדו, יצטרכו עכשיו לממן גם יום שבתון. לא חסרים פה בעלי אינטרס שדאגו לעצמם במהלך היום הזה. הליכוד מסודרים יופי באופן חלוקת התקציב, כחול לבן נעלמו כל היום והשהו את ההצבעה, אלוהים יודע מה הם קיבלו תמורת זה שהם הואילו להגיע בסוף למליאה ולהעביר את התקציב לטובת הציבור, ימינה, שנהנים לומר "לא פרנסה, לא מעניין", בפעם אחרונה שבדקתי, היוזמה של בצלאל בוועדת כספים לנסות להכניס את חוק היועמ"שים לתוך התקציב לא בדיוק נוגעת לפרנסה ולא נראה שהיא עוסקת כל כך בנזק הכלכלי לבעלי העסקים. זה באמת ממש ממש מביש שבתוך ים האינטרסים של היום הזה אין מישהו אחד בממשלה שבא ואומר: רגע, בואו, בואו נקבל את הרעיון הזה, בואו נחזיר את זה, בואו נעשה עוד שעה בוועדת הכספים. כן, זה מורכב. נקרא לאוצר ונפתור את זה. אני אומר, יש פה עדיין הזדמנות לכולם לומר: שנייה, בואו נדאג לחלשים. בואו נדאג לאלה שאין להם קול. בואו נחזיר את זה יחד לוועדת הכספים, נעבוד על המתווה. אם שר האוצר לא רוצה מיליארד, אפשר להגיע למספר אחר, אבל לפחות לתת להם משהו. ואם הנזק הכלכלי לא מדבר אליכם, תחשבו שנייה, תחשבו איך זה להיות בעל עסק פרטי שאנחנו באים ואומרים לו: אה, שומע? יש עוד פעם בחירות, אבל פיצוי לא תקבל. תחשבו על הרגע הזה שאותו בעל עסק שבאמת מרגיש שהוא ניצב מול שוקת שבורה, שהוא בהישרדות יום-יומית כבר כמעט שנה בקורונה, תחשבו שעכשיו אומרים לו באגביות לא מתחשבת, בהמעטה: תתמודד. תממן עוד יום שבתון. יום השבתון הזה הוא לא כישלון של המעסיקים, הוא הכישלון של הממשלה הזאת. אני מבקש לא כחבר אופוזיציה, אני מבקש כעוד מישהו כאן בבית, שנייה לפני שהולכים עם זה עד הסוף: בואו נדאג לפיצוי הולם לבעלי העסקים.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חבר הכנסת יאיר גולן,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת היבה יזבק,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, איננו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חברת הכנסת סונדוס סאלח, איננה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת אלי אבידר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת אלכס קושניר, ראיתי אותו כאן קודם,

מוותר, חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חברת הכנסת שטרית, מוותרת, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי מוותר, חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת משה יעלון,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת עפר שלח,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חברת הכנסת קארין אלהרר,

חבר הכנסת יואל רזבוזוב,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

חבר הכנסת רם בן ברק, איננו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

חברת הכנסת אורלי פרומן,

חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, איננו, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אף הוא לא נמצא. משכך, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שאנחנו נוכל לעבור להצבעה על הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53),

בקריאה השנייה.

ודאי, ודאי. אנחנו נמתין שחבר הכנסת רול יגיע למקומו, וחבר הכנסת אזולאי, ונוכל לעבור להצבעה. שמית? לא.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים,

להצבעה על הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020, בקריאה השנייה. תחילה אנחנו מצביעים על סעיפים 1 3, כנוסח הוועדה, מאחר שאין להם הסתייגויות. אם כן, הצבעה על סעיפים 1 3, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1

אם כן, בעד, 32, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שסעיפים 1 3 התקבלו בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. לאחר סעיף 3 יש לנו הסתייגות של חבר הכנסת עידן רול. אם כן, אנחנו מצביעים על ההסתייגות. הצבעה. ההסתייגות של חבר הכנסת עידן רול אחרי

אם כן, שניים בעד, 30 נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שההסתייגות לא התקבלה, ומשכך, אני קובע שהצעת חוק התקבלה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020, בקריאה השלישית.

חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020,

אם כן, 33 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), התשפ"א 2020, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ד בטבת התשפ"א, 29 בדצמבר 2020,